שלום לכולם,

1 במרץ 2022. על סדר היום: הצעה לדיון מהיר בנושא: "סיוע למורי בדרך

ג'ידא רינאוי זועבי וצבי האוזר. הנושא של מורי הדרך נידון בוועדה הזאת. היו סוגיות שלא הצלחנו לפתור, אבל כן נעשתה פעולה יחסית יפה של שיבוץ מורי דרך בהדרכות של רשות שמורות הטבע וגופים נוספים. זה כמובן לא מכסה הכנסה חודשית מלאה. אנחנו כן שמחים שפתחנו את הקלות הטיסה והכניסה לארץ עם יום בידוד אחד למבקרים מחוץ לארץ, עשינו את זה אתמול בוועדה ולכן יש פוטנציאל לתיירות נכנסת. למרות זאת אנשים נפגעו במשך חודשים רבים. אני מוקיר ומעריך את יוזמי הדיון בסוגייה חשובה לקבוצה קטנה אבל משמעותית גם לכלכלה הישראלית וגם לתדמית של ישראל בעולם. מורי הדרך הם אלה שפוגשים את האנשים הכי משמעותיים שמבקרים בארץ, תורמים גדולים, משקיעים גדולים, משפחות שבאות לארץ מטעמי ציונות ולוקחות מורה דרך פרטי או קבוצות שמגיעות במסגרות שונות כמו תגלית, מסע ועוד המון תוכניות חשובות. הם היו בני בית בוועדה אבל אתם דרשתם דיון מהיר ולכן יהיה דיון מהיר. יוזם הדיון, אופיר כץ, בבקשה. אתה בוודאי לא מקבל את התזה של שר האוצר שהם צריכים ללמוד מקצוע אחר. אדם יכול ללמוד מקצוע אחר, אבל עכשיו פתחנו את השמיים, מי ידריך? איפה מורי הדרך? אנחנו צריכים לשמור על התשתית הזאת. זה לא מקצוע שביום אחד - - - מותר ללמוד מקצועות נוספים, זה בסדר, מותר לעבוד בעבודה חליפית לזמן מסוים. אני רציתי שהם ייכנסו להיות מורים במשרה מלאה, חסרים מורים בקורונה, עושים פיצולי כיתות. גם המשכורת שמציעים להם, אם זה מורה עם תואר שני הוא אולי יכול לקבל משכורת - - - מי היה מכיר להם את הארץ? כשהדברים קורים בשנייה האחרונה זה לא פתרון. אני מסכים איתך. ניתן לאופיר כץ שיזם את הדיון לדבר, בבקשה. תודה רבה אדוני היושב ראש. אני יודע שאנשים שנפגעו, גם מורי דרך וגם ענפים נוספים, זה באמת נושא קרוב לליבך ואתה נאבק כפי שאתה יודע להיאבק ולעמוד על שלך גם אם זה כולל עימותים. אני מברך אותך על העמידה האיתנה. אתה יודע, יש לנו כאלה גורמים בממשלה שנראים לא אנושיים, אז טוב לראות שיש גם צד מאוד אנושי בקואליציה הזאת שזה אתה ששומע את המצוקות והבעיות ומנסה לסייע. תודה גם על המהירות שקבעת את הדיון, זה גם מוכיח עד כמה אתה רואה חשיבות לנושא ולמורי הדרך. אתמול יצאו במסיבת עיתונאים חגיגית, השמיים בוכים על מורי הדרך. זה אולי דמעת העשוקים ואין להם מנחם, או שזה הילל הזקן בגג, יש סתימה וצריך להכניס אותו לבית המקדש. הוא היה אדם עני, לא נתנו לו להיכנס. אולי אם נוריד אותו מהגג ונכניס אותו לוועדת הכלכלה כסמל לזה שלעניים יהיה פה בית. בינתיים נמשיך בדיון. לצערי אני לא חושב שזו איזושהי בשורה גדולה, מה שהציג אתמול שר האוצר ליברמן. זו תוכנית שהיא בלוף אחד גדול, אין פה שום אמירה לאותם עצמאיים, אין פה שום סיוע אמיתי. זו תוכנית עם הגבלות מכל כיוון, גם עד 60,000,000 ₪ 35%, גם על חודשים ינואר ופברואר בלבד. נפגשתי עם מורי הדרך, זאת הייתה פגישה מאוד קשה עבורי, לשמוע אנשים שבאמת אוהבים את מה שהם עושים ורוצים להמשיך לעשות את זה. מעבר לפרנסה יש פה גם עניין מאוד חשוב מבחינת ארץ ישראל, להראות את הפנים היפות של המדינה שלנו. אתה רואה שהם עושים את זה בהתלהבות ותשוקה, הם אוהבים את מה שהם עושים. לרוע מזלם ולרוע מזלנו הגיעה הקורונה, אבל מי שנפגעו ראשונים והם עדיין האחרונים שנפגעים הם מורי הדרך. זה ענף שחטף הכי קשה את ההשלכות של הקורונה. הם קיבלו סיוע עד יוני 2021 כמו כל מי שנפגע, ולצערי השינוי שהממשלה החדשה הביאה הוא להתעלם מהם ומהנזק שנגרם להם. זה אנשים שרוצים לעבוד, מבחינתם הלוואי והם היו יכולים לעבוד, הם פשוט לא יכולים כי הכל נסגר ואין לקוחות. עצוב לראות שמדינת ישראל שעד הרגע הזה הייתה ידועה בחמלה שלה ובערבות ההדדית נהיית כזו אטומה לאזרחים שלה. זה בדיוק הרגע בו צריך את העזרה והסיוע של המדינה והיא מתעלמת. כמו שאמרתי, התוכנית מדברת על ינואר ופברואר. אדוני היושב ראש, עזוב את זה שאת ינואר ופברואר צריך להשוות ל-2019, גם ככה זה החודשים הכי חלשים בתיירות. מה קורה עם חודשים יולי עד דצמבר? מה, זה חודשים שהם עברו והם לא צריכים לקבל סיוע? למה מתעלמים מחצי שנה בה הם היו בלי הכנסה ופרנסה? אולי הם יגידו בעצמם, האנשים האלה במצוקה קשה ואמיתית, נגמרו להם החסכונות. המשפחה והחברים מסייעים להם ברמת הלחם, לא המותרות. זה המצב אליו הם הגיעו, זה המצב שהממשלה הזאת הביאה אותם אליו. הממשלה מתעלמת מהם בבוז. אחרי שראיתי אתמול את התוכנית, זו בושה, אין לי הגדרה אחרת. אני מתחיל להבין ששר האוצר לא אמר את זה כהלצה או משהו שהוא הצטער עליו, כשהוא אמר להם להחליף מקצוע. הוא באמת התכוון לזה. התוכנית הזאת לא מסייעת להם, היא כמעט ולא מדברת אליהם. יש פה אנשים שחצי שנה לא עבדו, לא נכנסה להם שום הכנסה. חלק הם גם שכירים, מי ששכיר זה בכלל לא קשור אליו.

מי ששכיר זה בכלל לא מדבר אליו, הרבה מהם עובדים כשכירים ובכלל לא יכולים להגיש. אני מבקש ממך דבר נוסף, אדוני היושב ראש, אנחנו צריכים לראות את הנתונים. אתה יכול לקבוע אפילו לפגרה, עוד כמה שבועות, בוא נראה כמה אנשים לפי מגזרי תעסוקה הגישו ועמדו בתנאים בשביל לקבל את הסיוע הזה. של התוכנית החדשה. של התוכנית החדשה. קודם כל, היא עוד לא פורסמה ועוד לא מיושמת. לכשתיושם. את הטיימר נפעיל כשנוכל בכלל להגיש מסמך. אנחנו צריכים לעשות מעקב כמה אנשים באמת נהנו מתוכנית הבלוף הזאת. תודה רבה, אופיר כץ. עאידה תומא סלימאן, ברוכה הבאה לוועדה, אני אתן לך לנשום כי עוד מעט נחזור אלייך.

מוטי בר נס, אגודת אשכול. שלום לכולם, תודה רבה על ההזמנה ותודה לך חבר הכנסת אופיר כץ על היוזמה הברוכה שלך. אכפת לך מאיתנו, אבל אני מסכים עם שר האוצר. אני בן אדם זקן, אז אני צריך את האוזניות, זה נפל לי עכשיו. השנה הגעתי לגיל מבוגר ואין לי פנסיה. אני נראה בסדר, הכל בסדר, אבל אצלי אין פנסיה כי שרפתי אותה בכל המלחמות שהיו לנו כאן. תקופה ארוכה אין לי כסף. אני לא מתבכיין, קניתי ג'יפ פתוח ואני עושה טיולי ג'יפים לחרדים שהם השכנים שלי, אני גר במבשרת ציון. תודות לוועדה הזאת יזמתי ייבוא אישי על ידי עוסק נגד הדעה של משרד התחבורה, למדתי מקצוע חדש ואני מייבא קרוואנים ורכבים. הרעיון הזה לעשות עוד משהו הוא לא רעיון רע, הוא רעיון מצוין. אני פונה לוועדה בשם 500 מורי הדרך בעלי רכב אשכול. כל אחד מאתנו השקיע לפחות 100,000 ₪ ברכישת רכב, אני אישית 200,000 ₪. המדינה שמה עוד סכום כזה. יש לנו 100,000,000 ₪ ששוכבים ולא עושים שום דבר. אני מבקש את עזרת הוועדה לאפשר לנו לעשות המרה של הזכות לרכב סיור, להמיר אותו לזכות למונית. אל תתפלאו למה אני מבקש את זה, בזמנו משרד התחבורה הוא שיזם תשלום זכות מונית כדי לקבל זכות לסיור. עכשיו הם אומרים לי ללכת לעבוד ב-Get taxi בתור שכיר, אבל מה עם האוטו שלי? מה עם 100,000,000 ₪ ששוכבים ולא עושים שום דבר? אני לא רוצה להיות נהג מונית, אני עצמאי, יש לי רכב, אני רוצה להפעיל אותו. אני חושב שהוועדה יכולה לעזור לנו בזה, לאפשר לנו להפעיל את הרכבים שלנו כמונית. מדובר ב-500 כלי רכב לעומת 22,000 כלי רכב שקיימים - - - אבל אדם שמפעיל מונית שילם על מספר למדינה. נכון, זכות, גם לי יש זכות. כמה כסף הוא שילם? הוא שילם 203,000 ₪. וכמה אתם שילמתם? אותו דבר. אני נתתי זכות למונית כאשר יזמו את הענף הזה. אתה שילמת 200,000 ₪? לא, אז זה היה 5,000 ₪, קיבלנו גם בחינם. בשנת 1961 כשמשרד התחבורה - - - אבל אם נהג מונית שילם 200,000 ₪ ואתה לא שילמת, למה שלך יתנו מונית ולמישהו אחר לא? אז אני אסביר לך. למה הוא משלם 203,000 ₪? אתה יודע? הוא משלם כדי לקבל הטבת מס ורישיון הסעה. לי יש הטבת מס ויש לי רישיון הסעה, שילמתי על זה בהתחלה. לא שילמת 200,000 ₪. שילמתי בזכות למונית, אדוני. את אותו תשלום כמו נהג מונית? לקחתי רישיון למונית ונתתי אותו למשרד התחבורה - - - כל בעלי רכב אשכול שילמו את אותו תשלום על מונית? אני מדבר על היוזמה שיזם משרד התחבורה, להפוך מוניות לרכב סיור. באותה עת היית משלם זכות למונית כדי לקבל זכות למונית סיור ותיור שהתגלגלה למה שאנחנו עכשיו. מבחינה רעיונית אפשר לעשות את התהליך ההפוך. תכתוב מכתב לוועדה ואנחנו נבדוק את זה, אני לא רוצה להסיט את הדיון לנושא הזה כי הוא לא עיקר הדיון. לא רשומים לי פה האנשים של מורי הדרך כדוברים, אבל בבקשה, אנחנו מקשיבים לכם. סליחה, אני יכול להעיר רגע הערה? בבקשה. משה נוב, אגודת מורי דרך, חבר מטה מאבק התיירות הנכנסת. ברשותך, אני רוצה להגיד מילה אחת בנושא התחבורה בציבורית. שוב, תודה שהזמנתם אותנו. אני חושב שאחד המאבקים החשובים שלנו, נדמה לי ששרת התחבורה הקודמת הורתה שמורי דרך ברכב אשכול, כמו שיש לי, למוטי וליוני, לא יוכלו יותר לנסוע בנתיבי נת"צ. זאת החלטה שגורמת לנו נזק בעבודה. לא צריך להשקיע פה כסף או לעשות שום דבר, צריך פשוט להחזיר את זה שרכבי אשכול יוכלו לנסוע מחדש בנת"צ. זה לא דורש השקעה כספית מהמדינה, בלי שום דבר. זו פשוט החלטה שרירותית ולא מידתית. מתי הוחלטה ההחלטה הזאת? אם אני לא טועה, מוטי יודע יותר טוב ממני. בשנה שעברה, אחרי שתפסו את המפקח על התעבורה נותן אלף אישורים למקורבים שלו. יש עמותה לחופש המידע, מסתבר שהוא חילק לחברים שלו אלף אישורים. אחרי שהוא הראה לציבור שהוא עושה משהו, הוא הסתכל מי קיבל, הוריד את האישורים שהוא נתן לחברים שלו, מצא עוד מישהו וראה שיש עוד 500 כלי רכב אשכול והוריד גם לנו. מה זה 500 כלי רכב? זה שום דבר. הוא פגע לנו בפרנסה. הדיון הזה הוא לא על רכבי אשכול. אם יש לכם מכתב בנושא תשלחו אלינו וננסה לטפל. עכשיו אני רוצה מישהו שמייצג את ארגון מורי הדרך. אני מנכ"ל אגודת מורי הדרך.

שמי אליהו מילוא, אני מנכ"ל אגודת מורי הדרך. ב-2020 הייתי היושב ראש, היום בתפקיד נמצאת גנית פלג, יושבת ראש האגודה. אני רוצה להגיד משהו שיהיה ברור. יש פרסום שהמדינה עוזרת למורי דרך דרך הרט"ג. אני רוצה להגיד שהדבר הזה לא נכון במלואו מסיבה אחת פשוטה. מי שהחליט במשרד התיירות או במשרד האוצר, אני חייב לברר את זה, ההחלטה של הממשלה לא רושמת מורי דרך בתיירות נכנסת. רשום מורי דרך, התעודה שלנו היא תעודת מורי דרך, אין בשום מקום בחוק מורי הדרך התניה אם אתה מורה דרך בתיירות נכנסת או מורה דרך בתיירות חינוכית או תיירות פנים, לא יודע איך תקרא לזה, אין דבר כזה. בכל זאת יצאה התניה ממשרד התיירות בהוראה לרט"ג שמי שיעסוק ויקבל פרנסה זה רק אחד שצריך לחתום על תצהיר שירדו לו 70% מההכנסות והוא הדריך רק תיירות נכנסת. זאת אומרת שמורה דרך שמדבר רק עברית לא יקבל עבודה, מורה דרך שהשפה שלו היא ערבית לא יקבל עבודה. זה לא כאילו יגידו לך עכשיו במשרד התיירות לא, הוא מדבר עברית והשפה הערבית היא שפה נוספת. צריך לדבר פה על העיקרון היותר רחב. אני מדבר על העניין הזה, יש הפליה מובנית. לחייב אנשים לחתום על איזשהו תצהיר - - רגע, ואם ירד לי 67% ויגלו את זה עוד כמה חודשים? יש שם התניה, אתה לא תעסוק בעבודה ברט"ג לשלוש שנים, גם מאיימים. כמה כן עובדים בזה? אלוהים יודע. אני אצטרף, סליחה שאני מפריע. שמי יואב רותם, אני מורה דרך וחבר במורשת דרך. אני רוצה להודות לחבר הכנסת כץ על הדיון ולחבר הכנסת ביטון על הנגיעה בנושא, ולכל מי שמעורב בזה בכנסת. האוזן הקשבת הייתה לאורך כל הדרך, אבל ההנהגה הייתה חסרה. הסיפור של החלפת מקצוע והסיפור של פרויקט רט"ג,

זה פשוט לא מעניין.

לא את המשפחה שלי, לא את הילדים שלי ולא את אלפי מורי הדרך שיושבים עכשיו בבית, צופים בדיון הזה ומחפשים הנהגה והחלטות אמיצות. בזמן זה ברדיו משודרים במיליוני שקלים כנראה פרסומים על עזרה למורי הדרך. אני ניגשתי, עמדתי בתנאים ולא קיבלתי עדיין יום אחד כשהדבר הזה אמור להיות עזרה לאומיקרון. לנו נסגר האומיקרון ב-28 בנובמבר, כך שהפרויקט של ליברמן שהשתחרר אתמול בכלל לא קשור למורי הדרך. מעבר לזה, אני רוצה לומר משהו חשוב. כל המציאות הזאת של עבודה חלופית היא לא נכונה ולא ראוי להזכיר אותה בכלל. כל מה שקרה פה מחודש יולי זה שהממשלה שלי, ההנהגה שלי בתור אזרח ישראל אמרה לי שפותחים לי את העבודה חזרה, ובשנייה האחרונה סגרו אותה. מה אני אמור לעשות, למצוא עבודה חלופית שבוע לפני? ללכת להיות מורה בזמן שבאוגוסט אומרים לי שפותחים ואני צריך להזיז את כל העבודה שלי?

המארגנים, כל הענף הזה שבנוי על עסקים קטנים, עוסקים קטנים ושכירים, יש גם מורי דרך שהם שכירי יום. כל הענף הזה נדרך ומתארגן כל פעם מחדש וסגרו לו את זה. מי יכול ללכת לעבוד בעבודה חלופית כשהוא אוהב את העבודה שלו, כשהוא יודע שיש לו עבודה באוגוסט וספטמבר?

אותו דבר קרה בנובמבר, כל פעם מחדש. אתם כל הזמן הבעתם אוזן קשבת, סימפטיה ואמפתיה, אבל אנחנו נשארנו מדממים בשטח. זה לא שלא עבדנו, זה לא נכון להגיד שלא עבדנו כי שרדנו. נכון להגיד שנעזרתי, אני נעזרתי בתרומות של חברים גם מחו"ל, זו בושה בשבילי להגיד את זה בתור אחד שכל החיים שלו התקיים בתור עצמו. מה שחשוב לי זה מה אתה חושב שצריך לעשות עכשיו? אני רוצה לגעת בזה. העבודה חוזרת והטעות החמורה של משרד האוצר בהנהגתו של שר האוצר ליברמן זה שהוא אמר לנו שהתיירות לא תחזור. כולם עכשיו רואים את זה, כל מי שבענף רואה את זה. גם משרד התיירות רואה את זה, למרות שהוא לא הגן עלינו בעניין הזה ולא אמר שום דבר נגד ליברמן. ראו את זה שהתיירות תחזור בשנייה שיתנו לה. מה שצריך לעשות עכשיו זה שהכסף שאני מרוויח מהעבודה שמתחילה להיכנס לא ילך רק להלוואות, הוא ילך למענקי צמיחה כדי שאני אוכל לצמוח מפה, לאפשר למשפחה שלי לחזור לחיות ולא רק לעבוד בשביל הבנק או בשביל חברים שנתנו לי הלוואות. צריך לאפשר פה כסף, להזרים כסף לענף הזה, לא רק למורי הדרך, אנחנו תלויים בהרבה מאוד עסקים קטנים שכל הענף הזה תלוי בהם. אי אפשר להאכיל אוטובוס או 50 אוטובוסים ללא מסעדה שיודעת להכין את זה בכינרת, בקומרן או בכל מיני מקומות אחרים. אי אפשר לעבוד בלי העסקים האלה. אתם כל כך צדקתם, המילה הזאת נאמרה פה, התעלמות, זה מה שקרה פה. חוסר הנהגה משווע. משרד האוצר מפרסם קודם כל בטלוויזיה, משקיע כסף שלנו ושלכם כדי לספר שהענף הזה קיבל 350,000,000 ₪ ואני יודע בוודאות שהמארגנים עוד לא קיבלו את הכסף, שלא נדבר על מורי הדרך שלא קיבלו את הכסף. אני נרשמתי לסיפור הזה של רט"ג, זה היה אמור לעזור לי בינואר, פברואר ודצמבר. הם עברו ולא ראיתי יום עבודה אחד, עד היום לא התקשרו אליי לשיבוץ. אני מתקשר כל יום לרשות הטבע לשאול אותם האם אפשר להשתבץ בעצמי ולהביא את הלקוחות שלי. לא, עדיין לא פתוח. מתי הפרויקט הזה אמור לעזור? שאל אותך היושב ראש מה אתה מציע לעשות?

כל חברי הכנסת, כל הקואליציה, לבוא ולהגיד למשרד האוצר שהם לא מקבלים יותר החלטות על סגירה. כמו שתקעתם את הממשלה בשביל הפנסיות, אפשר לתקוע בשביל הענף החשוב הזה למדינת ישראל. עכשיו כסף לענף הזה, להזרים כסף כמו שהיה פה עד סוף יוני. מי שזכאי, רשות המיסים וביטוח לאומי יודעים בדיוק למי חסר הכסף. אין בעיה לדעת. יש שכירים, זה לא אותו דבר. נכון, ביטוח לאומי. תודה רבה לך, דיברת מדם ליבך. עאידה תומא סלימאן, בבקשה. תודה רבה כבוד היושב ראש, תודה על היוזמה של הדיון. כבר כמה דיונים התקיימו בתקופה האחרונה בעניין מורי הדרך והעסקים שקשורים לתיירות. אני מסכימה, אומנם מורי דרך זה אנשים שהם יותר פעילים בנושא הזה, אנחנו לא רואים מאחוריהם את כל העסקים הקטנים שנפגעים בעניין הזה, כל אלה שיש להם חנויות מזכרות, מסעדות, כל האנשים שמקבלים את התיירים. כמישהי שבאה מעכו ונצרת, אני יודעת כמה העסקים נפגעו, הם עדיין תקועים עם הסחורה שהייתה להם בתחילת משבר הקורונה ואין להם שום הכנסה במקביל. אתם צודקים, בעיניי הצדק הוא בזה שכאשר מקבלים החלטות גורפות של סגירות, של הפסקת פעילות בענף כל כך חשוב, אומנם אני מבינה שזו החלטה שאפשר להתדיין אם היא הייתה נכונה או לא, סגירת השמיים בתקופה הזו. אנחנו ישבנו פה ודיברנו, סגרו את השמיים רק לכניסה ונתנו לכל האזרחים לצאת החוצה, לטייל בעולם ולחזור אולי עם אותה מחלה שבגלל סגרו את השמיים. כאשר מקבלים החלטות כאלה צריך לקחת גם אחריות על ההשלכות לאזרחים. כמו שנעשה בעבר כאשר המדינה עשתה סגר, הופסקו העסקים והופסקה העבודה, המדינה לקחה אחריות על האזרחים ונתנה להם לשרוד את התקופה הזו דרך סיוע מסוים. ביקרנו גם את התוכנית הזאת, זה בלתי מתקבל על הדעת. אתם יודעים מה, כמישהי שמכירה את התוכנית ויודעת כמה היא מוגבלת לכל מורי הדרך, כמעט שכנעו אותי מרוב ששמעתי את הפרסומות שמשודרות כל היום בערבית ועברית. בשביל לשדר בערבית יש להם את הכסף, אבל אם מורה דרך לא יודע שפה נוספת חוץ מערבית הוא לא יכול להשתתף בתוכנית. תחליטו מה אתם רוצים. חוץ מזה, התוכנית מחויבת רק דרך החברה להגנת הטבע. כולם יודעים שרוב האוכלוסייה הערבית, אפילו כשתרצה לעשות סיורים עם מורי דרך ערבים, לא בהכרח יעשו את זה דרך החברה. אל תרגישי מקופחת, גם היהודים מסתבר לא עושים את העבודה. מסתבר, אנחנו הבנו מלכתחילה. אף אחד לא משתתף בזה. עאידה, משפטי סיום. איך יכול להיות שהם מתקשרים ומפרסמים תוכנית שבעצם לא מגיעה? זה מצג שווא, זה שקר שמשווקים אותו לכלל האוכלוסייה כדי להגיד שאנחנו עושים כשהם לא עושים. דבר שני, צריך לתת להם לשרוד את התקופה הזו. לדבר איתם על שינוי, מי שרצה לעשות שינוי עשה את זה כבר לפני שנתיים. לבקש מאנשים לעשות שינוי כי המדינה החליטה לסגור להם את העסק, זה לא מתקבל על הדעת. דבר שלישי, את התנאים שהם עשו גם לתיירות, מי שעסק בתיירות נכנסת, אז מה אם הוא עסק בתיירות פנים או תיירות חינוכית, הוא לא יכול? בנוסף, לא מתקבל על הדעת עניין השפה, זה פשוט מאוד לא יכול להיות. אם נתתם להם רישיון להיות מורי דרך למרות שידעתם שהם יודעים שפה אחת, אל תקצצו עכשיו. הם צריכים להיות שווים בתוך המשוואה. חברת הכנסת, סליחה על ההערה אבל ההתמקדות בפתרון הזה זה לברוח מהפתרון האמיתי. אתה כנראה לא הקשבת לי, הדבר הראשון שדיברתי עליו הוא פיצויים עבור התקופה הזו בדיוק כמו שנתנו חל"ת ומענקים. תודה עאידה. חבר הכנסת משה גפני, בבקשה. אדוני היושב ראש, תודה רבה על הדיון הזה. היו אצלי מורי הדרך, מה שאני הייתי רגיל בהיותי יושב ראש וועדת הכספים, גם שר האוצר דאז, אנחנו נתנו כסף כמו שמקובל במדינה דמוקרטית ותרבותית כשהפרנסה של אנשים נופלת באופן דרמטי. זה יכול להיות בגלל סגר או בגלל סגר דה פקטו, זה בכלל לא משנה. נתנו כסף וגם היו טעויות, כשנותנים כסף באופן גורף יש מיעוט שלא בטוח שמגיע לו אבל אלה שמגיע להם מקבלים. נהייתה פה מדיניות כזאת שלא נותנים, צריך לחפש או למצוא כל מיני קריטריונים לתת. המציאות לגבי מורי הדרך היא נוראית. מדינה שמכבדת את עצמה לא יכולה להרשות לדבר הזה לקרות. אני לא יודע, אם אני אדבר על שר האוצר יגידו שאני נגדו אז אני אדבר על הימים שהייתי חבר שלו. אני לא מאמין שהוא קיבל החלטה כזאת, שאנשים יחליפו מקצוע. מה זה הדבר הזה? מה זה המילים האלה? המדינה צריכה וחייבת לפצות את מורי הדרך, היא לא יכולה לתת להם ליפול במיוחד כשנאמרו אמירות לא מקצועיות שזה מקצוע שהולך ונעלם. הוא לא הולך ונעלם, הוא הולך ופורח, הוא יגדל, למה שהוא ייעלם? צריך לעזור להם כמו שמדינה מסודרת צריכה לעזור להם. אדוני היושב ראש, היות ובחודשים האחרונים נודעת באומץ ליבך, ואני מכיר את זה כבר משנים עברו, לא מה שכולם יודעים גם אני יודע, אני יודע עוד דברים אחרים. אני חושב שצריך להיאבק בעניין הזה בכל הכוח, שיקבלו פיצוי כדי שיעמדו על הרגליים. זה גם טובת הציבור, גם טובת המשפחות שלהם וגם טובת המדינה. תודה רבה. תודה לך, חבר הכנסת משה גפני. צביקה האוזר, בבקשה. תודה רבה. ראשית אני מתנצל על האיחור, אני הייתי בוועדת חוץ וביטחון בדיון על קיצור השירות, היו לי דברים חשובים לומר. אדוני היושב ראש, מעבר לדיון הכללי והחשוב לסייע למורי הדרך, אני רוצה לחזור ולבקש תשובה ממשרד האוצר על פנייה שפניתי - - - היא בדיוק יצאה. חבל. בעניינם של מורי הדרך, לפחות חלקם. היה פרויקט נפלא בשנת 2021 לאור קשיי הקורונה, שאפשר למורי דרך שחפצים בכך להצטרף לפעולות מאורגנות של הרט"ג בשימור אתרי מורשת ובלוחמה במינים פולשים. היה פיילוט של 500 שהוגדר כפיילוט כי אם הוא היה מצליח הכוונה הייתה להגדיל אותו. אני הבנתי, ויש פה מורי דרך שאולי יכולים להעיד, גם אם הם לא השתתפו אולי הם שמעו על כך, על שביעות רצון גדולה הן של המשתתפים והן של רשות הטבע והגנים. אין לי ספק שזה ניהול נכון ויעיל של משבר שנפל עלינו, אנחנו צריכים לסייע לאנשים בראש ובראשונה. אם אפשר גם לסייע לאנשים וגם לבנות ולבסס תשתיות שלאחר מוכן מורי הדרך עושים בהן שימוש אינטנסיבי, מה טוב. הפיילוט הזה היה מוצלח והעסיקו 500 אנשים - - - באיזו שנה? ב-2021, בדצמבר הודיעו שהקורונה נגמרה. מורי דרך?

העסיקו 500 מורי דרך. אני לא מכיר נתון כזה. יש רק הגבלות איך אי אפשר להשתתף בזה. אמרו לי שמתוך ה-500 אפילו לא 5% היו מורי דרך. גם לא ביקשו מאתנו, סליחה. מי שעמד בראש רט"ג, אני אראה לכם התכתבויות שלי. היו 500 אנשים אבל מעטים מהם היו מורי דרך. רק 5% מתוכם מורי דרך. זה 25 אנשים. אני אברר. מי אמר לך? רשות הטבע והגנים. הדיון לא מסתיים בדקות האלה, אם הנתונים שהגיעו אליי מוטעים אני אתנצל. אם הנתונים שהגיעו אלייך הם מוטעים - - הדיון היה מוצלח. אני מציע להפנות את זה למורי דרך, אני לא מבין למה זה הפסיק. אני פניתי בכתב ולא קיבלתי תשובה. אתם מצפצפים על חברי הכנסת כי אתם לא עונים. פניתי ללשכת השר - - - שלחת מכתב? כן, פניתי פעם נוספת ולא קיבלתי תשובה. זה עלה בוועדת חוקה אצל גלעד קריב שהציג את זה - - - האוזר, הבוקר היה פה מרגי שפנה למשרד הכלכלה, אני לא יודע אם גם לאוצר, ולא קיבל תשובה. האוזר פנה וטוען שלא קיבל תשובה. צריך להיות יושב ראש הוועדה למעמד האישה כדי לקבל תשובה? רק את מקבלת תשובות? צריך להיות מפחיד כמוני. את לא כל כך מפחידה, את פשוט נאבקת למען החלשים. הם לא עונים לנו בכלל. גפני, כשהיית יושב ראש כספים - - - הם יכולים לא לענות, אבל לא הייתי מקבל אותם בוועדה. אופיר, כשאתה פונה עונים לך? חלק כן וחלק לא. מי לא עונה לך? יש רשימה ארוכה, אני צריך להסתכל. אולי הם התרגלו שלא צריך את הכנסת. אין דבר כזה, כיושב ראש וועדה אתה יכול לקבל תשובה. אבל אני לא רוצה, אני רוצה שהאוזר יקבל תשובה. ברגע שאתה

שיש לך דרכים להעניש אותם, הם מתחילים לענות. אבל אנחנו לא רוצים להעניש, אנחנו רוצים לעבוד. גם אני בהתחלה לא הבנתי את זה.

לפני שנשמע את התשובות של משרד הממשלה. למשרדי הממשלה יש שפה מיוחדת, צריך לעשות סדנה כדי ללמוד אותה ואחרי זה להשתמש בה. אנחנו בטירונות לפי הלימודים האלה. אדוני, בבקשה. תודה כבוד היושב ראש ותודה ליוזמים. שמי יוני שפירא ואני יושב ראש מורשת דרך, ארגון מורי הדרך לתיירות נכנסת. אנחנו מדברים פה על שני נושאים, אחד זה פיצוי ואחד זה פתרונות. הפיצוי חייב להיות מיולי. כשראש הממשלה בא ואמר לפני שבוע שבמידה יהיה ווריאנט חדש היד שלו על הכפתור לסגור את השמיים הרמטית, אותו כפתור צריך להפעיל מייד פיצויים. הוא לא יכול לסגור את זה ולתקוע עובדים, סוכנים, מורי דרך וכל תשתית התיירות הנכנסת בזה שהוא סוגר את השמיים בלי להודיע מראש, זה בא בגחמה של משרד הבריאות. הקורונה לא הגיעה בגלל התיירים, עובדה שהיא הייתה פה גם בלי תיירות. הקורונה לא תבוא גם עם התיירים, את התיירות חייבים להשאיר פתוח. תודה. זה נושא אחד. הפיצוי הזה חייב להיות מיולי כי סגרו אותנו ביולי. בשבוע שעבר בוטלה לי קבוצה, וקבוצה שהלילה הייתה בדרך לפה, חצי מהאנשים לא הצליחו לעלות למטוס כי הטופס של משרד הבריאות לא היה מעודכן ב-12 בלילה והם נשארו שם. החלק האחר ינחת היום ב-16:40. הדבר הזה מראה על חוסר ניהול, כמו שיואב אמר. לנושא הפיצוי אנחנו חייבים פיצוי מיולי. לנושא הפתרונות, עלו פה שני פתרונות, אחד מהם זה הסבה. בתוך כל זרוע הכלכלה, זרוע העבודה של משרד הכלכלה ואתם ועדת הכלכלה, יש אולי שלושה פרויקטים שמתאימים למורי דרך. הפרויקט הראשון הוא הסעת רכב ציבורי, כלומר שיקבל רכב אשכול או מיניבוס כדי שיוכל לנסוע. הדבר השני זה הסבה לתו תקן כדי שיוכל לעבוד במערכת החינוך כמורה דרך. הדבר השלישי, אני אפילו לא זוכר אם קיים. אני מצאתי פרויקט אחד מעניין בירושלים. אי אפשר לקחת את הפרויקט הזה, אי אפשר לחיות מזה. זה דורש ממך לבוא ללמוד, אני מקבל 2,500, איך אני יכול להאכיל את הילדים שלי עם הדבר הזה? זה לא מותאם בכלל לכל המציאות שלנו. איזה פרויקט? כל פרויקט הסבה בא ואומר, אנחנו נכסה את ההסבה ונשלם לכם 2,500 ₪ לחודש עבור 20 שעות.

נצטרך להקדיש להסבה חצי משרה ולחיות מ-2,500 ₪ בחודש. איך אפשר לחיות מזה? הסבה לתעודת הוראה? למלגזות, לאלקטרוניקה - - - אה, למקצועות אחרים. מעצב פאות, זה מה שמצאתי בירושלים שאולי יהיה מעניין. חברים, אין לנו הרבה זמן, יש לנו עוד עשרים דקות. אם נגיד רק את הבעיות ולא נשמע מה בכוונתם לעשות, מה הואילו חכמים. האוצר, את שומעת את הקולות והכאב, מה בכוונתכם לעשות? אני נעם, רכזת התיירות באגף התקציבים באוצר. אנחנו בשיח כל הזמן עם כל החברים פה, הם יכולים להעיד. לגבי המתווה הקיים במסגרת החלטת ממשלה 865 של סיוע לענף לאחר כניסת זן האומיקרון, שזה בעצם מתווה רט"ג שמדבר על 25,000,000 ₪ שהוקצו לטובת סיורים של מורי דרך. אני שומעת את הטענות שנאמרו פה. ממה שאני מכירה, ופיני סמנכ"ל משרד התיירות יוכל לפרט יותר - - - אני רוצה לשאול על זה שאלה. כשהחליטו על 25,000,000 ₪, מה הייתה הנחת העבודה? כמה כסף יגיע למורה דרך יחיד? לכמה מורי דרך זה יעזור? אל תעזור לי, אדוני. כמה כסף יגיע למורה דרך יחיד בתוכנית הזאת? מה היה הרציונל התכנוני? הרציונל היה 24,000,000 ₪ על פרסום שעזרנו למורי דרך ואולי 1,000,000 ₪ יגיע למורי הדרך. כל התקציב הוא לסיורים.

שבפועל זה לא נפתח. זה נפתח. אני שומעת את הטענות, אני אשמח לדבר עם רט"ג ולהבין באמת מה - - - אבל תעני לי קודם על השאלה מה היה הרציונל, כמה אנשים ייהנו ובאיזה סכום. צהריים טובים, אדוני היושב ראש. אני פיני שני, סמנכ"ל משרד התיירות. ראשית, הפרויקט נפתח ועובד, יוצאים סיורים. כל תקציב השיווק שמיועד - - - אז מה זה הטענה שלא נפתח?

שפירא - - - אני ביקשתי להשתבץ ועוד לא השתבצתי לסיור אחד. מדצמבר. יש פרסומים ואין סיורים. יש פה טענות פרטניות ואנחנו נבדוק אותן. מה זה פרטניות? לא ראיתי אחד שאומר שהוא עובד בזה. הוא יושב ראש הארגון, מה זה פרטני? עם כל הכבוד ליושב ראש הארגון, אנחנו לא נותנים העדפות ליושב ראש הארגון. פיני, תענה לי על השאלות, זה יותר קל. כמה כסף תכננתם שיגיע למורה דרך אחד בתוכנית הזאת? להערכתנו זה יכול להגיע לסדר גודל של 10,000 ₪ למורה דרך. על פני כמה חודשים? שנה. מילוא, לא להפריע לי. אתם מפריעים לי לנהל את הדיון, אתם לא מכבדים. כשאתם דיברתם אנחנו לא הפרענו לכם. אנחנו מקווים שזה יהיה בחציון הראשון של השנה. צריך לזכור - - - על פני חצי שנה אתה מציע לבן אדם 10,000 ₪? לא, אני אסביר. אני רוצה תשובות לשאלות, לא הסברים. כמה סיוע מיועד לאדם אחד? אמרתי. 10,000. כן, אבל במקביל - - - מה משך התוכנית? משך התוכנית היא עד שיסתיימו 25,000,000 ₪. אנחנו עושים מאמץ לרכז כמה שיותר סיורים כמה שיותר מהר. אז המקסימום שאדם יקבל זה 10,000 ₪ על פני כמה זמן? היום הראשון למרץ, הממשלה החליטה לאפשר כניסת זרים מחוסנים ולא מחוסנים. סביר להניח שבשבועות הקרובים אנחנו נראה גידול משמעותי בתיירות הנכנסת לישראל, זה המענה הנכון ביותר - - - אז הוא יקבל בחודש 2,000 ₪? 3,000 ₪? אני מאוד מקווה, כן. אבל איך זה פתר לו את הבעיה הקיומית אם הרווחים שלו לא היו 3,000

מה הוא יעשה, יחתום אבטלה? איך הוא ישלים את ההכנסה הזאת? אדוני היושב ראש, אתה פתחת ואמרת שאין בכדי תוכנית רט"ג להוות פיצוי מלא למורי הדרך או לכל מי שמקבל פינוי על הפרנסה. אז רואים בזה סיוע נוסף, לא פתרון. הממשלה בהחלטה מדצמבר האחרון החליטה לא לתת דמי אבטלה או פיצוי אחר במסגרת הכלים הלאומיים שעומדים לרשותה, היא החליטה במסגרת הזאת לפצות את מי שנפגע מתיירות נכנסת ולא מי שפרנסתו נפגעה או לא נפגעה בתיירות הפנים. להערכתנו, הפרנסה של אלה שעוסקים בתיירות נכנסת - - - למה מחליטים את זה? למה אדם של תיירות נכנסת יותר חשוב מאדם של תיירות פנים? מכיוון שהממשלה החליטה על סגירת השמיים ומנעה כניסת תיירים לישראל, היא לא מנעה מתיירים ישראליים לטייל. כפי שאנחנו יודעים, תיירות הפנים הלכה וגדלה, ראו מה קרה באילת בתקופה הזאת. ההכנסות של העוסקים בתיירות בעיר אילת שהיא מוקד רציני של תיירות פנים - - - אבל אף מורה דרך לא עבד.

אני לא מנהל איתך דיון, אני מנהל עם יושב הראש. מלא תיירים ואף אחד לא לקח מורה דרך. כאמור, יש החלטת ממשלה בעניין. אני פחות רוצה את ההסברים. הבנו, יש תוכנית רט"ג, אולי יקבלו 10,000 ₪. הם באים ואומרים שזה לא מספיק, תנקו איתנו שולחן על העבר כדי שנצא אל העתיד. האם יש כוונה מצדכם למצוא פתרון כזה? אני לא מכיר כוונה לדון על החציון האחרון של 2021. נעם, גם את לא מכירה כוונה? את הולכת לבדוק את זה? במתווה החדש - - קודם כל, חשוב לי לציין שהשמיים נפתחו במתווה של לחץ מאוד משמעותי של משרד התיירות ושלנו - - - ושל מורי הדרך. ושל אלה שיצאו לרחובות, אל תשכחי. זה אתמול, נעם. לפחות תגידי את האמת. משה נוב, אל תתקוף אותה. תאמין לי שהיא לא זאת שאתה צריך לתקוף. יש לי שאלה, נעם, השמיים נפתחו אתמול.

אז מיולי עד אתמול השמיים לא נפתחו. אז החלטת הממשלה שטיפלה בכניסת האומיקרון, כמו שפיני אמר, לא דיברה על סיוע כמו חל"ת, דמי אבטלה או הוצאות גבוהות. אדוני היושב ראש, אני לא יודע למה תוקפים אותה, היא אומרת אמת. היא אומרת שהממשלה החליטה לא לעזור למורי הדרך, אמרת את זה. למרות המסקנות הסופיות, אני עדיין רוצה להבין קצת. נניח שאני עוסק מורשה כמורה דרך, לפי התוכנית שפורסמה אתמול ועוד לא יושמה, האדם יקבל החזרים על ינואר ופברואר אם הפסיד מעל 35% ומעלה, נכון?

מתוך כמה? יש 3,000 מורי דרך? 8,000. לא יודע למה ספרתי 3,000, זה התיירות הנכנסת? אף אחד לא יודע את המספר המדויק. אז מתוך 8,000, כמה עוסקים מורשים וכמה שכירים? אין שכירים, אנחנו שכירי יום. יש משכורת מחברת תיירות. מעט מאוד, הרוב - - - אז על החודשיים האלה שעכשיו הממשלה - - - שכיר יום זה שכיר ללא מעסיק. אבל עם חשבונית. הוא מקבל תלוש משכורת ללא מעסיק. אז הוא לא יוכל לבקש את הכסף. כמה שכירי יום יש? אי אפשר לדעת, אני למשל גם וגם. אתה מקבל תלוש בסוף החודש? אם אתה עובד מול מארגן שהוא - - - לכמה אנשים יש עוסק מורשה? אם אתה מורה דרך פרטי, אני עכשיו מרים טלפון לקבוצה, מה משפחות שהתארגנו או בית ספר, אז חשבונית. בתיירות נכנסת על אוטובוסים צריך להוציא תלוש משכורת,

העבודה היא ללא - - - חברים, יש לנו עוד עשר דקות לדיון הזה, תנו לי להמשיך את קו המחשבה הזה.

אדם שהפסיק וניהל את הכנסותיו בחשבונית, יראה לכם חודשיים הפסדים ולפחות על החודשיים האלה יקבל משהו.

אבל הוא באותו מקצוע עם מישהו אחר שהוא שכיר יום, הוא לא יקבל כלום? הוא יופלה? בחודשיים האלה, נניח את יולי נשאיר בצד, בחודשיים האלה אנחנו מפלים בן אדם? אני אבדוק את זה. אותו מקצוע, אותה פגיעה, זה עובד בחשבונית, זה עובד בתלוש, זה יקבל וזה לא יקבל? זה המודל אליו הגענו? אני בודקת את זה ברגעים אלה אבל גם כל יתר הפרטים הסופיים עדיין לא סגורים. אם זה לא סגור אנחנו מודאגים. זה שזה לא סגור זה טוב,

להוסיף. שכיר יום בא לעבודה, סימנו לו יום עבודה אצל מעסיק. רק לפי - - - החזרי נסיעות בסוף החודש מוציאים לו במשכורת - - - בסוף הקבוצה, עבדת שבעה ימים, קיבלת על שבעה ימים. אין יחס עובד מעביד ולכן אתה לא יוצא לחל"ת. בטופס 101 אתה יכול לסמן שכיר יום. אתה לא נותן חשבונית אבל קיבלת תלוש. הוא מדווח למס הכנסה עליך? זה הכל רשום. הוא לא מנהל תיק במע"מ, הוא שכיר, אין לו תיק בניהול עצמי, אין לו תיק ניכויים. מה עם העוסקים הפטורים? הם בכלל לא נרשמים בשום מקום. עד 100,000 ₪ - - - אני עוסק פטור, אז מה? אלה הכי חלשים כי הוא הרוויח 200,000 ₪ וירד ב-35% יקבל, זה היה צריך לקבל 100,000 ₪ ואפילו את זה לא קיבל, הוא לא יקבל כלום. האמת שלדעתי יש עוד כמה בעיות, אבל אני מנסה לארגן את הדיון. חברי הכנסת שנמצאים פה איתי, אנחנו שבעי דיונים חסרי תכלית. הזדהות ואמפתיה ניתן לכם מפה עד סוף העולם וחזרה, אבל מה הועלנו? אני רוצה לתפוס את השור בקרניו ולנסות לפחות לשלוח את האוצר לשיעורי בית כדי שלא יפלו את שכיר היום ואת העוסק הזעיר, יתנו לכם לממש חודשיים ואולי יסתכלו לפנים משורת הדין בגלל הקבוצה המיוחדת הזאת שהוכח שנפגעה יותר מכל קבוצה אחרת. כשאתה מדבר עם האוצר על מסעדה, הוא אומר שהמסעדות מלאות. פה זה וודאי, אין תיירות נכנסת, זה מתועד, אין מטוסים.

אבל עד היום אין. מיולי פחות או יותר, אתמול פתחנו את השמיים. אם אפשר להשלים את מה שאתה אומר, אדוני היושב ראש, אתה אומר להם ללכת לעשות שיעורי בית בעניין הזה, לחזור אליך עם תשובה בתוך שבוע או כמה זמן שתקבעו, ולאחר מכן היות ומדובר על דיון מהיר שהובא לוועדה אתה צריך לקבל החלטה ולהביא אותה לשולחן הכנסת. לקבל החלטה ולהניח אותה על שולחן הכנסת. מה ההחלטה שאתה מציע לנו לקבל? שהם יחזרו עם תשובות. אני יכול להחליט שהעסקים יקבלו כסף? כן. והממשלה תעשה את זה?

אצל גפני, הוא היה מקבל החלטה והממשלה הייתה משלמת. אנחנו שינינו - - - צביקה, חבל שבאת באיחור, היית שומע את האנשים שאומרים שהם נזקקים לתרומות של חברים שלהם. אבל הוא

השיטה של גפני פסולה ולא קשורה למצוקה. חמלה וערבות הדדית, זה מדינת ישראל. גפני דואג לאזרחי מדינת ישראל. אתם מנסים לצייר את זה כאילו הוא דואג לחרדים, הוא דואג לכלל אזרחי ישראל. הלוואי שהייתם דואגים 10% ממה שהוא דואג לאזרחים. לא דיברתי על גפני. אני לא מוציא אתכם כי חלקכם כמעט ולא באים אליי ואם אני אוציא אתכם לא יהיו פה חברי כנסת. האמת היא שהאוזר צודק, השיטה שלי היא שיטה פסולה, אבל אצלי מורי הדרך לא היו בוכים, הם היו מקבלים כסף, זה הכל. אני רוצה לסכם את הדיון. ואני עדה. אופיר, בבקשה. אדוני היושב ראש, אני לא אחזור על הדברים, אני רק רוצה לתמצת - - - האוזר, אני מבקש לא להפריע, אני רוצה לסכם את הדיון. לתמצת, לסכם ואולי לעזור בסיכום שלך אם תקבל את ההצעות שלי. אני חוזר ואומר שזה באמת קורע את הלב לשמוע אנשים עם עבודה מסודרת שמפרנסים משפחה, קמים בוקר אחד ומאותו יום במשך שמונה חודשים הם ללא שום הכנסה ונאלצים גם לבקש עזרה וסיוע מחברים. זה דבר שאף אחד שמפרנס את המשפחה שלו לא מייחל להגיע למקום הזה שאתה נזקק לעזרה מחברים. תרמו לנו מחו"ל. לבוא ולספר את זה בוועדה זה רק ממחיש עד כמה אתם במצב לא טוב. תן לי לסכם. אני מסכם, חשוב שזה ייאמר. טוב שחבר הכנסת צביקה האוזר הצטרף לדיון החשוב הזה, אבל הראה למה אנחנו מגיעים למצב הזה, את האטימות של הממשלה הזאת לאזרחים שלה. אני כן רוצה לבקש עוד דבר על התוכנית הזאת, אנחנו עד עכשיו לא מבינים את המספרים של 25,000,000 ₪. אני מבקש שיביאו לנו נתונים תוך שבוע, כמה כסף הושקע בזה, כמה כסף הושקע לשיווק שאנחנו שומעים ברדיו שאתם עוזרים למורי הדרך. אני רוצה לדעת כמה מורי דרך באמת נקלטו וכמה ימי עבודה הם עבדו. אנחנו רוצים לדעת בדיוק מה התוכנית הזאת עשתה. אנחנו נכניס את זה לסיכום.

דבר אחרון, אני חוזר ואומר, הם לא עבדו חצי שנה כפי שפיצינו את אזרחי ישראל שנקלעו למצוקה הזאת לא באשמתם, גם פה בחודשים יולי עד דצמבר הם צריכים לקבל סיוע. אסור להפקיר אותם. תודה רבה. חבר הכנסת האוזר, קצר בבקשה. אדוני היושב ראש, אתה הצגת פרמטרים נכונים, אני חושב שצריך לכנס אותם בהחלטה שכמובן לא יכולה לפתוח את הקופה ולרשום צ'קים, אבל אנחנו כן יכולים לבקש תשובות ואנחנו צריכים להקצות זמן לקבלת התשובות כי לדיונים פה יש טבע להימרח. אני מציע להוסיף על מה שאתה אמרת גם לבקש ממשרד האוצר לחשוב על פתרונות נוספים שיסייעו במישרין ובעקיפין למורי הדרך. נדמה לי שאין כאן ויכוח בין אף צד שזה מגזר קונקרטי, ספציפי ומסוים שנפגע באופן מובהק. אני מבקש לפעול גם בנושא של רט"ג. גם אם היו רק 25 מתוך הסכום הכללי, אל מול הסכומים שנזרקו כאן, זה מתחיל להיות דיי הרבה. אפשר לייעד תוכנית למורי דרך כי השיקום שלהם לא יהיה מאפס למאה בשבוע. חבר הכנסת האוזר, בדקתי את זה תוך כדי ואלה נתונים רשמיים של הרשות. הרשות אמרה שהיא לא נתנה עדיפות לתוכנית הזאת ושלא היה ביקוש מצד מורי הדרך לתוכנית, כלומר מורי הדרך לא רצו. רבותיי, אנחנו סיימנו את הדיון. חבר הכנסת ביטון, רק דבר אחד. מה יקרה בעתיד עם כפתור הסגירה? זה התפקיד שלכם בממשלה, לטפל בזה. האמת, הכפתור של הסגירה כנראה אצלי, הכפתור של השמיים. לא ידעתי אבל קיבלתי אותו. אז אל תסגור בלי פיצויים. אני לא סגרתי את השמיים בפעם הקודמת, אבל עכשיו יש לי כפתור. אנחנו נשמור על הכפתור הזה ונבקש תשובות לפני שסוגרים את השמיים, מה עושים למען מי שנפגע בסגירת השמיים. תנו לי לסכם את הדיון בבקשה. אני רוצה להודות ולהוקיר את חברי הכנסת שנרתמו למען מורי הדרך בישראל, נושא כאוב שמלווה אותנו בכל התקופה הקשה הזאת של הקורונה כתהליך מצטבר של החלשתם הכלכלית וחוסר הוודאות לגבי עתידם המקצועי ופרנסתם. לגבי תוכנית רט"ג, אנחנו נבקש דיווח בתוך מכתב שיישלח אלינו בתוך שבועיים. כמה כסף הוקצה בפועל לתוכנית, כמה כסף הוקצה לפרסום והאם הוא חלק מהסכום הכולל של 25,000,000 ₪, מה יעד השילוב, כמה מורי דרך ישולבו ובמשך כמה זמן יבוצעו ה-25,000,000 ₪. אני מבקש דיווח כזה בתוך שלושה שבועות לוועדה. לגבי התוכנית החדשה שהוגדרה לכלל העסקים בישראל, הרי שהיא יכולה בוודאי להפלות בין מורי דרך שכולם נפגעו מאותה סיבה ויקבלו סיוע שונה. אני מבקש מהאוצר לבחון את הדרכים לשפות ולסייע גם למורי דרך שהם עוסק זעיר שלא מדווח במע"מ, וגם למורה דרך שהוא שכיר יום, ולא רק למורה דרך שיש לו תיק ניכויים ויוכל להציג את ההפסד הכספי בחודשים ינואר ופברואר, בהם התוכנית מכירה. מעבר לכך, אנחנו קוראים לאוצר לפנים משורת הדין להתייחס לקבוצה מאוד מוגדרת ומצומצמת, ורק לזאת שגם בחודשים יולי עד דצמבר הפסידה הכנסה משמעותית בשל סגירת השמיים. סיוע מוגבר למורי הדרך בתקופה הזאת, לכל הסוגים בהם הם פועלים, בין אם הוא בתיק ניכויים עם מע"מ, בין אם הוא עוסק זעיר או עובד יומי. אנחנו מבקשים פתרונות נוספים ומפה כי אי אפשר לדבר על 3,000 או 8,000 מורי דרך. אני מבקש מהממ"מ במשרד שלנו להכין לנו מחקר מהיר על מפת מורי הדרך בישראל. כמה יש, איפה הם עובדים, כמה נפגעו בפועל, כמה לא נפגעו בפועל. אני מבקש להביא לנו מבט על התחום הזה הכי מהר שהם יכולים, אפילו תוך שבועיים שלושה, כי אנחנו הולכים פה באפילה וזה לא מבוסס נתונים. אני קורא למשרד התיירות ולפיני, תגיע לניצול מלא של הכספים, תעשה ניצול מלא של חודש, זה יותר טוב מפריסתם על פני חצי שנה. תן את הדחיפה הזאת לאנשים כדי להתפרנס ולהרוויח מתוך ה-25,000,000 ₪. תגמור את הכסף מהר, זה יותר טוב מאשר שתפרוס אותו על ארבעה

כדי לגמור את הכסף הזה ולהצליח לבצע אותו בניצול מלא, לשלב כמה שיותר מורי דרך, לפעול לניצול מלא של 25,000,000 ₪ במהירות מרבית, תוך שילוב מקסימלי של מורי הדרך וגמישות בשילובם גם של מורי דרך מתיירות פנים, במידה ומיצית את הפוטנציאל של תיירות נכנסת או שהם לא פנויים כי הגיעו תיירים והם יעסקו במלאכתם. לתת למי שקשה לו, גם אם הוא לא בתיירות נכנסת, להשתלב בתוכנית של הרט"ג. העיקר שיהיה מימוש מלא ומהיר של התקציב הזה. תביאו עוד רעיונות, אנחנו צריכים לנקות שולחן עם מורי הדרך על תקופה ישנה וקשה כדי שייצאו לדרך חדשה. גם השמיים פתוחים, גם אפשר לעשות תיירות פנים, אבל הגיבנת של החובות, ההלוואות, התזרים והקשיים שהם סוחבים זאת גיבנת קשה. אנחנו לא יכולים להפקיר את האזרחים בעת הזאת, זאת בסך הכל קבוצה קטנה. הפתרונות אפשריים. אני מבקש מהאוצר לגבי הבדיקות על ההפליה בין עוסק זעיר לעוסק יומי, תוך שבועיים לתת לי תשובה כיצד אתם פותרים את זה. את המכתב שביקשתי על הרט"ג ועל כל יישום התוכנית כלפי מורי דרך אני מבקש בתוך שלושה שבועות, אבל לגבי הבעיה של ההפליה אל תרוצו לסגור את התוכנית בחקיקה בלי שיש לכם פתח לסייע באופן מיוחד למורי הדרך לפנים משורת הדין במקרה הספציפי שלהם, להתאמץ לשפות אותם גם מיולי. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:36.